רבותיי, הרבה לפנים משורת הדין על הרביזיה של חבר הכנסת פינדרוס אנחנו נצביע. מי בעד הרביזיה, ירים את ידו. מי נגד הרביזיה, ירים את ידו. מי נמנע? הצבעה הרביזיה לא אושרה. תודה רבה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.